אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, א' בשבט התשפ"ג. הנושא הראשון שנדון בו זה בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 52) (הפסקת חברות בכנסת של שר או סגן שר) (כ/944), לפני הקריאה השנייה והשלישית. הבקשה להקדמה היא לאור הצורך בסיום התנעת התהליכים בממשלה ובכנסת לעבודה פרלמנטרית סדירה. נדרשת קביעה סופית בדבר מספר השרים וסגני השרים שיכולים להתפטר בכל סיעה בהתאם להוראות חוק היסוד לאחר תיקונו. מי בעד? הצבעה אושר. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. בוועדת הכלכלה ובוועדת הפנים והגנת הסביבה יכהן חבר הכנסת אלי דלל כממלא מקום קבוע מטעם סיעת הליכוד. מי בעד, מי נגד? הצבעה אושר. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "מספר תאונות העבודה שבהן נהרגו עובדים ונפצעו קשה ובינוני, היה הגבוה ביותר בארבע השנים האחרונות", של חה"כ עאידה תומא סלימאן. עדכן אותי המזכיר על כך שאמרו "נעביר לוועדה" אבל לא נקבו בשם הוועדה, לכן אנחנו פה צריכים להסדיר ולקבוע את הוועדה. הייעוץ המשפטי, לאיזו ועדה זה אמור ללכת? זה מתאים לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו מעבירים לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצ"ח ההוצאה

68 והוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023 (מ/1592), לפני הקריאה הראשונה. מדובר בהצעת חוק שפוקעת ב-15 בפברואר 2023. היא הייתה קבועה כהוראת שעה, ונקבעה ב-2020. המטרה שלה היא לגרום לכך שכשחייב מגיע לרשם ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל יוכל לתת צו שנוגע לצו התשלומים בכל התיקים שלו בהוצאה לפועל, לאו דווקא בתיק אחד. כשהוראת השעה הייתה בתוקף, ראינו שמספר התיקים - - זה עלה. ראינו שמספר התיקים שיש בהם איחוד תיקים עלה כמעט פי שניים. אנחנו רוצים להפוך את ההוראה הזאת לקבועה. בגלל לוחות הזמנים אנחנו מבקשים את אישורה של הוועדה לקיצור תקופות הנחה. האם לכל מי שיהיו לו כמה תיקים הנציג שלכם יהיה מחויב להציע את האיחוד?

השינוי שעשינו זה שרשם ההוצאה לפועל, שהוא גורם שיפוטי, יהיה חייב להציע לו את האפשרות לאחד את התיקים שלו, ולקבוע צו תשלומים אחוד בכל התיקים. עד היום זה רק אם הפונה היה מבקש?

מעולה. מי בעד ההצעה, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 הצעת חוק מטעם הוועדה, הכנה לקריאה הראשונה. ארבל, בקשה. התבקשנו להכין נוסח של הצעת חוק לצד תיקון התקנון שוועדת הכנסת אישרה והניחה על שולחן הכנסת בשבוע שעבר.

מדובר בתיקון התקנון שהקים ועדת בריאות חדשה וועדת ביטחון לאומי, והעביר סמכויות נוספות בין ועדות נוספות. רוב התיקונים בהצעה לתיקון התקנון נקבעו כהוראת קבע, חלקם כהוראת שעה. נדרשת חקיקה בעלת אופי יותר טכני, בגלל שיש חוקים רבים שיש בהם סמכויות לוועדות - בעיקר סמכויות לאשר חקיקת משנה וסמכויות לקבל דיווחים. בגלל שאין חוק שנקרא "חוק הבריאות" שאפשר להגיד שהוא יועבר לוועדת הבריאות, או "חוק השיכון" שיעבור לוועדת הפנים וכו', נדרשנו בלשכה המשפטית לעשות איזו שהיא סקירה של החקיקה, לראות לגבי הנושאים שהוחלט להעביר אותם באיזה חוקים הם נזכרים, ולקבל הכרעה לגבי כל חוק וחוק כזה מה צריך לעשות איתו. לפעמים מעבירים סמכויות שלמות בחוק, לפעמים סעיפים מסוימים בחוק. ככל שהיו התלבטויות, והיו לא מעט כאלו, התייעצנו גם עם היועצים המשפטיים של הוועדות - במקרה הצורך הם התייעצו גם עם יושבי ראש הוועדות. כרגע מונח בפניכם נוסח שככל שידוע לי הוא מוסכם. תיקון התקנון צריך להיות מונח שבועיים על שולחן הכנסת. אמנם רק אחרי שיצביעו עליו ויקימו את הוועדות החדשות אפשר יהיה להצביע על תיקון החקיקה בקריאה ראשונה, בשנייה ושלישית, אבל חשבנו שאין בעיה שבמקביל לכך שהוא מונח על שולחן ועדת הכנסת, ועדת הכנסת תכין את הצעת החוק ותניח אותה על שולחן הכנסת. כמה עניינים יותר טכניים לעניין הנוסח שבפניכם. החיקוקים שפה מסודרים לפי השנה שבה נחקק החיקוק שאותו מתקנים. אתם תראו שלפעמים מעבירים סמכויות בחוק שלם, לפעמים רק סעיפים מסוימים. צריך לשים לב שגם כשמעבירים חוק שלם, אי אפשר להגיד "הסמכויות לפי החוק הזה", כי אנחנו נכנסים לתוך החוק ומשנים איך שיקראו אותו בעתיד. לפעמים כתוב שיהיו סמכויות לוועדה, לפעמים כתוב הוועדה או בוועדה. צריך לדעת שלוועדת העבודה,

שמעבירים ממנה סמכויות לוועדת הבריאות השם שלה נזכר פה הרבה היו לאורך השנים שמות שונים. הייתה ועדה עבודה, עבודה ורווחה,

רווחה ובריאות בעבר גם ועדת שירותים ציבוריים. כל אחד מהמינוחים האלה צריך להחליף בהתאם. גם לוועדת הפנים היו שמות שונים. בכנסת הקודמת היו ועדות כאלו כהוראת שעה לכנסת ה-24. היו מקרים שקבעו, למשל, שיהיו סמכויות לוועדת הבריאות, ואם היא לא הוקמה, אז כך וכך. צריך להוריד את התיבות האלו, כי שתי הוועדות האלו, בריאות וביטחון לאומי, מוקמות בהוראת קבע. הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ג-2023 ועדת העבודה1.כל סמכות ותפקיד הנתונים לפי חיקוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות והרווחהשל הכנסת יהיו נתונים לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, למעט בחיקוקים המפורטים בפרק זה או לפיהם. האם כבר הוקם צוות לוועדה כזאת, לוועדת הבריאות, שזה הדבר הכי חשוב? אני לא הכתובת לשאול את זה. גם ועדת הבריאות טרם הוקמה, כי תיקון התקנה בשבוע הבא ישלים 14 ימים של הנחה ורק אז יוכל לבוא להצבעה. מה שאומר סעיף 1 זה שמה שלא נאמר פה במפורש, יישאר בוועדת העבודה והרווחה, שזה יהיה השם החדש שלה אחרי שנושא הבריאות יצא ממנה.

שהם כן לפי החוקים שנקרא בהמשך, כמו תקנות שבהן יש חובת דיווח, יישארו בוועדת העבודה. תיקון פקודת2.בפקודת המיילדות - המיילדות בסעיף 12א,

במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט" יבוא ועדת הבריאות"; בסעיף 19א, במקום "ועדת השירותים הציבוריים" יבוא "ועדת הבריאות". תיקון פקודת3.בפקודת בריאות העם,

במקום "העבודה, הרווחה והבריאות" או "העבודה, הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות"; בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות".

בחוק מגן דוד אדום,

בסעיף 7ב, במקום "העבודה הרווחה מגן דודוהבריאות" יבוא "הבריאות".

בחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,

במקום "העבודה והרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי תיקון פקודת6. בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 - הסמים המסוכנים בסעיף 39, במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות"; בסעיף 41, במקום "השירותים הציבוריים" יבוא "הבריאות". סעיף 39 הוא סעיף של הסמכה לתקנות. כיוון שהנושא הוא נושא של מרשמים, שזה טיפול בסמים המסוכנים בצד המעשי שלו, אז הסמכויות של ועדת החוקה, חוק ומשפט עוברות לוועדת הבריאות. דברים אחרים בפקודה שעוסקים בסמכויות שנוגעות לחילוט ונושאים פלילים יישארו בוועדת החוקה,

תיקון פקודת7.בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976 הרופאים בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות"; בסעיף 4(א2), במקום "העבודה והרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". בסעיף 10(ב), במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות"; בסעיף 11,

במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות". ועדת הבריאות היא אחת הוועדות החשובות ביותר בכנסת. לא ייתכן שהיא תעבוד בלי צוות מלא. דובר על כך שיקימו להם צוות. אני רוצה לדעת מה נעשה בעניין. תודה על השאלה. זה בהחלט אתגר גדול עבורנו. לא מדובר רק לגבי ועדת בריאות, יש לנו עוד ועדות חדשות שמוקמות, גם קבועות וגם ועדות מיוחדות שאין להן היום צוותים. אנחנו צריכים להקים צוותי עבודה לכל אחת מהוועדות האלו. מה שאנחנו עושים זה מהלך כפול. בשלב הראשון פרסמנו קול קורא לבחירת מנהלים לוועדת המיוחדות, בכפוף לכך שהן יוקמו. בשלב השני, וזה יקרה כבר השבוע, נפרסם מכרז לבחירת מנהלים לוועדת הבריאות והוועדה לביטחון לאומי. המכרז הזה מטבע הדברים לוקח זמן. אני מאמין שנוכל לאייש את המשרות בתוך כחודש או חודש וחצי. כולל אנשי צוות? אני תיכף אדבר על אנשי הצוות. עד אז נצטרך לעשות שימוש בצוותים הקיימים. השאיפה שלי זה שברגע שהוועדה תוקם, היא לא תצטרך להמתין לאנשי צוות, לא יהיה איזה שהוא פרק זמן שהוועדה לא תוכל לתפקד בגלל בעיה של כוח אדם. אנחנו ערים לבעיות, לאתגרים, ואנחנו מטפלים בזה. כמה זמן המכרז הזה צריך לקחת על פי התקנון? זו שאלה טובה. אי אפשר לצפות מראש כמה זמן הליכים מכרזיים לוקחים, זה מאוד תלוי בהתקדמות תהליכי המכרז. הוא שואל כמה זמן לוקח מזמן פרסום המכרז עד סגירתו. מדובר על פרק זמן מאוד-מאוד קצר. מדובר על שבוע עד 10 ימים מקסימום להגשת מועמדויות. לאחר מכן יש הליך של מרכזי הערכה, ועדות בוחנים. אני מאמין שבתוך פרק זמן של חודש עד חודש וחצי נוכל כבר לבחור מנהלים לוועדות הקבועות, שזו השאיפה שלי, לשם אני מכוון. צפינו את המחסור בכוח האדם גם בקרב אנשי הצוות מראש, לכן פרסמנו מכרז פנימי לבחירת אנשי צוות. אני שמח לומר שהמכרז הסתיים ובשבוע שעבר נבחרו שלוש רכזות חדשות. בנוסף, בגלל שזה לא מספיק, הוצאנו את ההליך להליך חיצוני, פומבי, שגם הוא נמצא בעיצומו. הוא לא יבוא על חשבון כוח האדם בוועדות קיימות, נכון? כרגע אין לנו כוונה כזאת, אבל ברור שהשינוי שנערך בתקנון הכנסת ופיצול הסמכויות יביא עימו גם בחינה מחודשת של כוח האדם בוועדות הקיימות. אני לא יכול להתחייב כרגע שלאחר תהליך התיקנון לא יהיו שינויים בתקנים של הוועדות הקיימות, אבל אני לא צופה שיהיו שינויים דרמטיים. אני עושה את הכל בהידברות ובשיח עם מנהלי הוועדות הקיימות. אני רוצה רק שתבינו שגם מה שאמר הרב אייכלר וגם מה שאני אומר לא מגיע מאיזה שהוא רצון שלנו להגדיל, הוא נובע פשוט מדאגה לעובדים שיוכלו להתמקד בעבודתם ולא יצטרכו להיקרע בין שתי ועדות שהולכות להיות אינטנסיביות. יש ניסיון מאוד לא טוב מהקדנציה הקודמת שבה ועדת הבריאות רקדה עם ועדת העבודה על אותו מגרש עם אותם אנשים,

רק שהשם היה שונה. רק הערה לגבי התיקונים לפקודת הרופאים. יש פה תיקון אחד שעוסק בנושא פרסום, שאלו תקנות בסמכות ועדת חוקה,

ויש סעיף אחד שנוגע לניגוד עניינים של רופא, שגם הוא עבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט מוועדת הבריאות. אם דיברתם קודם או הזכרתם את חוק סמכויות מיוחדות, אז בנושא הקורונה יש את נושא המסכה והבידודים ואת נושא הסמכויות המיוחדות. כרגע חוק סמכויות מיוחדות הוא לא מהחוקים שבהם עוברות הסמכויות מוועדת החוקה. תיקון חוק8.בחוק העונשין,

במקום "השירותים הציבוריים" העונשין יבוא "הבריאות".

חוק הפסיכולוגים9.בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 - בסעיף 6, בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט"

בכל מקום, במקום "ועדת העבודה והרווחה" יבוא "ועדת הבריאות".

בהגדרה "ועדת הבריאות", הסיפה החל במילים "ואם לא הוקמה" תימחק, בסעיף 55א12ה, בכל מקום, במקום "הכלכלה" יבוא

סעיף 23א זה דיווח מיוחד שנמסר בנושא נפגעי שואה. בנושא של הטיפול הנפשי בנפגעי השואה אמור להיות דיווח שנתי שנמסר לוועדת החוקה, אבל ועדת החוקה הסכימה להעביר את זה לוועדת הבריאות שעוסקת בנושאים האחרים של טיפול בחולי נפש. מה זה סעיף 29? סעיף 29(ו) זאת סמכות אחרת שנוגעת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מה זה סעיף 43? זה אישור תקנות. תיקון חוק17.בחוק הרופאים הווטרינרים,

במקום "העבודה הרופאיםהרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות"; הווטרינרים תיקון חוק העיסוק באופטומטריה18.בחוק העיסוק באופטומטריה,

במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הבריאות"; בסעיף 9(ב), במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות". תיקון חוק19.בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בכל מקום, במקום "ועדת ביטוח בריאותהעבודה והרווחה" או "ועדת העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "ועדת ממלכתיהבריאות, במקום "לוועדת העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "לוועדת הבריאות". ובמקום "וועדת העבודה והרווחה" יבוא "וועדת הבריאות".

בחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו- הסכמים1996 - לנשיאת עוברים(1) בסעיף 16(ב), במקום "העבודה והרווחה" יבוא "הבריאות"; (אישור הסכם היילוד)(2) בכל מקום, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".

התשנ"ו-1996,

"העבודה זכויות והרווחה"

"הבריאות". החולה תיקון

התשס"א-2000, בסעיף 1,

בדברהרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". הנזקים הבריאותיים הנגרמים מעישון מוצרי טבק תיקון חוק23.בחוק החולה הנוטה למות,

במקום "העבודה החולההרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". הנוטה למות תיקון חוק24.בחוק השתלת איברים,

במקום "העבודה השתלתהרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". איברים תיקון חוק25. בחוק מוות מוחי-נשימתי,

במקום "העבודה מוות הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". מוחי-נשימתי תיקון חוק26. בחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים,

הצבת מכשיריבסעיפים 5 ו-6, במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". החייאה במקומות ציבוריים תיקון חוק 27.בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות,

הסדרת במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". העיסוק במקצועות הבריאות תיקון חוק28. בחוק תרומת ביציות,

במקום "העבודה הרווחה תרומת והבריאות" יבוא "הבריאות". ביציות תיקון חוק 29. בחוק מרשם תורמי מוח עצם,

בסעיף 1, בהגדרה "הוועדה", מרשם במקום "העבודה רווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".

בחוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011 - למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול בהגדרה "השר" זה חוק שלא היה בהעברת הסמכויות הקודמת. יש בתוך החוק התייחסות למוסדות בריאות והתייחסות למוסדות למתן שירותי רווחה, שזה שני השרים בהתאמה, ולכן גם הוועדות יהיו בהתאמה. מתבצעת פה חלוקת סמכויות בין הוועדות. תיקון חוק31.בחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012,

במקום "העבודה הרווחה ציוד רפואיוהבריאות" יבוא "הבריאות". תיקון חוק32.בחוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות,

בסעיף 6(ב), הגבלתבמקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". משקל בתעשיית הדוגמנות תיקון חוק33. בחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013,

במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות".

חוק34.בחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים,

הפיקוח על במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". מזון לבעלי חיים תיקון חוק35.בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015 - הגנה על בריאות הציבור (מזון) בסעיף 2, בהגדרה "הוועדה", במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות"; בסעיף 3א(ז), במקום "אישור הוועדה המשותפת" יבוא "אישור הוועדה", והסיפה החל במילים "בסעיף זה" תימחק, בסעיף 116, במקום "ועדה משותפת לוועדת הבריאות של הכנסת, ואם לא הוקמה ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולוועדת הכלכלה של הכנסת (בסעיף זה הוועדה המשותפת)" יבוא "הוועדה"; בסעיף 313 בסעיף קטן (ב), פסקה (1) תימחק, בסעיף קטן (ג), במקום "שינוי כאמור טעון אישור הוועדה המשותפת במקום הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), והוספת" יבוא "הוספת"; סעיף קטן (ד) בטל, בסעיף 313א בסעיף קטן (יד),

במקום "הוועדה המשותפת" יבוא "הוועדה"; בסעיף קטן (טז), ההגדרה "הוועדה המשותפת" - תימחק, בסעיף 318 בכל מקום, במקום "לוועדה המשותפת" יבוא "לוועדה"; בסעיף קטן (ג), הסיפה החל במילים "בסעיף זה" תימחק, התיקונים שנוגעים לוועדה המשותפת הם גם דברים שנבעו מחוק ההסדרים האחרון שבו נושא ייבוא המזון נדון בוועדת הכלכלה ושוועדת הכלכלה הסכימה שזה יעבור לוועדת הבריאות. תיקון חוק36.בחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים,

במקום "העבודה הרווחה והבריאות" יבוא "הבריאות". על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים תיקון

יעדי התקציב לשנות ההתייעלותהתקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - הכלכלית (תיקוני חקיה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) בסעיף 73(ב), במקום "ועדת הכספים" יבוא "ועדת הבריאות"; בסעיף 78(ב),

במקום "הוועדה" יבוא "ועדת הבריאות של הכנסת". תיקון חוק38.בחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, החזקת התשע"ח-2018, בסעיף 8, במקום "העבודה הרווחה והבריאות"

תיקון חוק43.בחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960,

במקום רשות מקרקעי"הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". ישראל תיקון חוק44.בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 - מקרקעי ישראל בכל מקום, במקום "החוקה חוק ומשפט"

תיקון חוק 53.בחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996, בכל מקום, במקום המתווכים "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". במקרקעין תיקון חוק54.בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי,

בכל מקום, זכויות הדיירבמקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". בדיור הציבורי תיקון חוק55. בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998,

הדיור הציבוריבמקום "הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". (זכויות רכישה) תיקון חוק56.בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999,

במקום הפיקדון"הכלכלה" יבוא "הפנים והגנת הסביבה". על מכלי משקה תיקון חוק57.בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, בסעיף 43(ב), במקום שמאי "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים והגנת הסביבה".

במקום "החוקה חוק ומשפט" יבוא "הפנים (עידוד והגנת הסביבה". מיזמי פינוי ובינוי) תיקון חוק59.בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007,

לעידודבמקום "הכלכלה" יבוא "הפנים

בכל מקום, במקום "ועדת הפנים והגנת הסביבה" או "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" יבוא "הוועדה לביטחון

(ב)בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראות שעה), התשפ"ב-2021, בסעיף 68ו לפקודת בתי הסוהר המובא בו, במקום "לוועדת ביטחון

תיקון חוק שהייה שלא71.בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו - כדין (איסור1996, בסעיף 2, ברישה, במקום "לוועדת הפנים והגנת הסביבה" סיוע) (תיקונייבוא "לוועדה לביטחון לאומי".

בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, מגבלות עלהתשס"ה-2004, בכל מקום, במקום "לוועדת